אחרי צהריים טובים לכולם. אני שמח לפתוח את הישיבה של הוועדה לזכויות הילד, ישיבה חגיגית אפשר לומר, ישיבה מיוחדת לציון היום הבינלאומי לזכויות הילד. אני רוצה לומר לכם שבדרך כלל אני פותח את הישיבות בלומר שאני שמח לפתוח את הישיבה, אבל הרבה פעמים הנושאים שאני דן בהם הם לא נושאים משמחים, נושאים על הקשיים, על אפליה, על הדרה, על נוער בסיכון ולכן אני מתקשה לומר שאני שמח לפתוח את הישיבה כי אלה נושאים לא קלים. אבל בהחלט היום אני יכול להגיד בביטחון מלא שאני שמח לפתוח את הדיון היום בנוכחות נציגי מועצת התלמידים הארצית וגם משתתפים אולי בפעם הראשונה, תלמידים מכל רחבי הארץ בנושא שחשוב לכם כתלמידים אבל כמובן חשוב לנו בוועדה, שזו זכות התלמידים להיות שותפים לקבלת ההחלטות. בהחלט ככל שזה קשור להחלטות שנוגעות לחיים שלהם, למציאות שלהם אבל גם לעתיד שלהם, אני חושב שכאן מדובר בזכות שצריכה להיות מובטחת לתלמידים. אני באופן אישי בהחלט מתקשר בחום לנושאים הללו, הייתי יו"ר מועצת התלמידים בחטיבת הביניים ואחר כך גם בתיכון, באוניברסיטה הייתי גם יו"ר ועד הסטודנטים הערבים אז אני מאוד רואה את חשיבות הפעילות הסטודנטיאלית הפוליטית בקרב התלמידים, כפעילות שמעצבת את האישיות ומקדמת את האישיות של דור העתיד. לכן אני בהחלט שמח שאתם נמצאים כאן. אפתח ואומר שלאחרונה יש הרבה שיח בסוגיית הלימודים והחזרה ללימודים ומה קורה עם התלמידים, עכשיו יש את ההחלטה להחזיר,

בשבוע הבא את תלמידי כיתות ה'-ו' ואולי גם י"א-י"ב. אבל יש נקודה חשובה בהקשר הזה שחשוב לי להבליט אותה. רוב השיח ורוב הדיבורים שאני שומע גם משרים בממשלה וגם באמצעי התקשורת, מתייחסים אל הילדים ואל התלמידים יותר כפונקציה כלכלית, זאת אומרת השיח מדבר יותר על כך שצריך להחזיר את הילדים כדי לאפשר להורים לעבוד. פתאום מתייחסים למוסדות החינוך כבייביסיטר ולא כמוסד הטבעי המרכזי שהתלמידים אמורים להימצא בו ללמוד, לפתח את האישיות שלהם,

מוסדות החינוך שנותנים את התמיכה הרגשית והחברתית, ולכן היה חשוב לי לפתוח בנקודה הזאת כי היא גם מעלימה את עולמם והשקפתם של התלמידים. אגב, כיום אנחנו מדברים על תלמידים שיכול להיות שיושבים בבית שמונה חודשים. כמובן לא כולם, אבל חלק מהתלמידים בהחלט יושבים בבית מזה שמונה חודשים, עם כל ההשלכות המאוד קשות של התקופה הממושכת הזו. בדיון הקודם שערכנו אמרתי שיכול להיות שלימודים בזום ולימודים מקוונים מה שהיה אפשרי בחודשים הראשונים, אחרי שמונה חודשים זה כבר בלתי נסבל. אדגיש גם בפתח הדברים שלצערי שכבת הגיל של ז'-י' אינה זוכה לשום התייחסות בדיונים, בטח לא בהחלטות, ונראה שהם בשלב הזה נשארים בבתים ללא פתרונות וללא מענים. מכאן היה לי חשוב לקיים את הדיון הזה בנוכחותכם, בנוכחות תלמידים שחווים על בשרם את הקשיים של התקופה הזו. אני אב לארבעה ילדים גם בגילאים השונים ואני עדיין זוכר איך הגיע סוף אוגוסט, ה-31 לאוגוסט, והילדים לא ידעו אם הם הולכים לבית הספר או לא. זו הייתה הרגשה מאוד קשה, שלא לדבר על כך שהילדים שמעו שלא חוזרים ללימודים, השוק שהם קיבלו היה מאוד קשה וזה מתמשך כבר חודש שלישי. לכן אני רוצה קודם כל להודות לכם שהגעתם, זה הזמן לשמוע אתכם. אנחנו מקליטים את הישיבה הזו ואני מקווה גם שתהיה הזדמנות לערוץ הכנסת לשדר את הדברים כך שהציבור ישמע אתכם, אני חושב שזה גם תפקידה של הוועדה הזו, לתת במה לדברים שלכם, לתחושות שלכם. אז אהלן וסהלן, ואני בהחלט רוצה לפתוח איתך, איתי, יו"ר המועצה. אחר כך נשמע תלמידים נוספים וגם אורחים בדיון. איתי, העברתי לך את הפטיש הסמכותי של הישיבה, אז אתה מוזמן לנהל איתי את הישיבה הזו. אני בהחלט שמח שאתה כאן.

תודה רבה כבוד היו"ר. אני רוצה באמת ברמה האישית להודות לך ולוועדה על הבחירה להביא לכאן את בני הנוער ולשמוע את הדברים ממקור ראשון, תוך הכרה אמיתית ורצינית ששיח בגובה העיניים הוא הדבר הנכון לקיים, שיש חשיבות לתחושות ולרצונות שלנו בתור יצורים ברי דעת ואזרחים שצריכים להיות שווי זכויות, בטח כשמתקבלות החלטות כל כך מהותיות לגבי החיים שלנו ואני חושב שזה בעצם מהות הדיון של הוועדה היום. דיברנו קודם על אמנת זכויות הילד הבינלאומית בראיה קצת יותר כוללת, אבל אם אנחנו מדברים על הזכות להשתתפות אני חושב שזו אחת הזכויות הכי מהותיות, בגלל שזו זכות שבמקור שלה מדברת עלינו כיצורים ברי דעת. אנחנו מדברים על זה שכשאני בן 17 או בן 16 או 14, לדעה שלי, לחיים שלי יש להם חשיבות, יש להם השלכה אחרי זה. והיותי קטין לא אומר שצריך לשלול ממני את הזכות הבסיסית שלי לכבוד, זה לא אומר שצריך לקחת מאתנו את היכולת שלנו להשפיע על מה קורה בחיים שלנו, יותר מזה, צריך להכיר בה. תיכף ניכנס באמת כמו שאמרנו עם עוד תלמידים שאני מברך על הגעתם היום, שידברו על אתגרים יותר ספציפיים בזמן קורונה, אבל אני רוצה להגיד משהו על שיתוף בני נוער באופן כללי. במדינת ישראל בשונה מרוב מדינות העולם שהן צד לאמנת זכויות הילד הבינלאומית אין אסטרטגיה, אפילו לא החלטת ממשלה שמדברת על איך אמור להיראות שיתוף בני נוער בקבלת החלטות. אף אחד מעולם לא קיבל החלטה שאומרת 'כך זה צריך להיות', לא הקצה לזה את המשאבים שדרושים לזה ולא דיבר באופן כללי וגם באופן משפטי, לא דובר מטעם מדינת ישראל על איפה הזכות שלנו להשתתפות מגיעה, ומתי היא מגיעה. אני לא מדבר בחוקים ספציפיים או בהליכים ספציפיים, אלא כמדיניות. מתי זה מגיע לנו ולמה זה מגיע לנו, זה לא מעוגן בשום מקום. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על תפיסה של שיתוף בני נוער בקבלת החלטות ולא על הליך ספציפי. התפיסה לא מדברת שזה משהו שהוא נדרש, זה משהו שהוא תפיסה שמגיעים איתה מראש כשבאים קודם כל לקבל את ההחלטה שנוגעת לבני נוער, וזה עניין שדורש תיקון והוא דורש תיקון באופן מיידי והוא דורש תיקון באופן דחוף. אני רוצה להכנס כן לתקופת הקורונה. רק לפני הקורונה, אתם במועצת התלמידים קיימתם ישיבה פורמלית עם נציגי משרד החינוך?

זה בדיוק מה שאני בא לומר. אחר כך ארצה, אילת ברשותך כי את איתנו, את לא צריכה לענות עכשיו, אפשר גם תוך כדי הדיון. אבל האמנה הבינלאומית, יש בה סעיף שמתייחס למעורבות תלמידים בקבלת החלטות או יש

או אם תרצי להשיב עכשיו. אני אוכל להשיב בהמשך.

אבל מעניין אותנו לראות מה ההתייחסות של האמנה לנושא הזה, של שילוב ילדים בהליך קבלת ההחלטות. אני יכול לומר שהסעיף ה-12 מדבר בדיוק על זה. אני לא זוכר את הציטוט אבל כתוב שמדינה שהיא צד לאמנה צריכה לדאוג למסגרת בהתאם ליכולת של ילד להביע את דעתו ולקחת ברצינות את הדעה שהוא מביע בקבלת החלטות על החיים שלו. זה אחד הסעיפים הראשונים והמהותיים בעיניי. אני רוצה לומר שאנחנו כגוף יציג גם ברמה של מחוזות וגם ברמה הארצית וגם ברמה הרשותית מקיימים שיח מתמיד, לפחות אנחנו ברמה הארצית עם מטה משרד החינוך שאנחנו מברכים עליו, בתקופת הקורונה הוא מאוד הועצם ולשמחתי אנחנו גם חברים בפורומים משותפים וגם יש לנו אוזניים קשובות מאוד וכרויות אלינו מצד שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך, ועל זה אני רוצה לברך. זה לא מובן מאליו ואנחנו רואים את זה בתור משהו עם ערך גדול מאוד, אחרי כמה שנים לא פשוטות אל מול משרד החינוך, וכאן אני רוצה לחזק את ידיהם של כל מנהלי האגפים, של האנשים ברמה הארצית. אני כן חושב שבתקופת הקורונה, אם אנחנו מדברים על אופי קבלת ההחלטות בתוך בתי הספר, ניתנה להן הרבה אוטונומיה אבל לא הוסדר המקום של תלמידים בקבלת ההחלטות הזאת. יש כאן תלמידים שתיכף ידברו, אבל באופן הכי מהותי והם ידגימו את זה, הלמידה בעצם נתונה לבחירת בית הספר. אופי הלמידה וצורת הלמידה, והיא לא נתונה לבחירת התלמיד. כמות השעות בזום, כמות המטלות, הצורה שבה מעריכים אותנו, זה הכל היום ובהרבה מובנים גם בבגרויות פנימיות, נתון בסמכות ובאוטונומיה של בית הספר. יחד עם זאת, על אף ההשפעה המהותית שיש לזה על החיים של בני הנוער, לרוב אין משקל לדעה שלהם בנושא הזה, וזה מביא לכמה וכמה סוגיות מהותיות שאנחנו חושבים שצריך לתת עליהן את הדעת. אשמח לפתוח עם אדהם חלבי ברשותך אדוני היו"ר. שידבר על הנושא הזה. שלום לכולם. אני אציג את עצמי, אני אדהם חלבי, אני בכיתה י"ב. אני יו"ר מועצת התלמידים בבית ספר אורט - - - אני מדלית אל כרמל. אתחיל בלומר שזו תקופה ממש ממש קשה, זה כאילו הזום שבא אלינו ונחנקו מזה. אף אחד לא שאל אותנו

לנו ללמוד בזום עם כל הכמות של השעות שאנחנו יושבים מול מחשב, עושים מבחנים, בקרוב נעשה אפילו בגרויות מול המחשב, והכל מהבית. אין בית ספר, אין חברים, אי אפשר לראות אף אחד. זה באמת מאוד מאוד קשה. כיתות א'-ד' חזרו ללימודים כרגיל והם עדיין קטנים, הם לא צריכים את הלמידה בבית הספר כמו שאנחנו, תלמידי י"א-י"ב שהם בשיא הלחץ צריכים את הלימודים בבית הספר כדי להבין את החומר, ולא ללמוד למידה עצמית.

ממש, הרבה אנשים ישנים מול המחשב ולא לומדים. המורה לא יכול לדעת אם התלמידים איתו, אם הם לומדים או מפוקסים במאה אחוז בשיעור שהוא מעביר. עכשיו הודיעו לכם שאולי חוזרים ב-1 לדצמבר, איך ההרגשה? זה כאילו אנחנו הולכים לגן עדן. לפחות יומיים בשבוע, זה מאוד משמח. בכלל בדלית אל כרמל חזרתם בתחילת ספטמבר? לא.

לא נפגשתי עם החברים שלי עדיין. אז בעצם שנת הלימודים לא נפתחה בתיכונים.

אדהם, מישהו שאל אתכם, התייעץ אתכם איך זה יהיה נכון בשבילכם ללמוד מהבית? מה עובד בשבילכם? עשינו ועדה מרשת אורט, הם גייסו כמה תלמידים ומנהיגים מכל הרשת והתחלנו לחשוב על רעיון איך אפשר לשפר את הלמידה בזום ואיך לעשות את זה יותר נוח לתלמידים. השתתפתי בכמה וכמה ועדות דווקא, אבל עדיין זה לא, אף אחד לא התייעץ עם התלמידים ועם הנוער. מה זה גורם לכם להרגיש, איך התחושות עכשיו עם הנושא הזה? זה קשה. אף אחד לא שומע לנו, דעתנו לא מעניינת אותם. אנחנו חייבים להשפיע. חייבים שתהיה לנו מילה. אפילו שאנחנו עדיין בגיל צעיר, אבל יש לנו רעיונות ויש לנו דעה שכן יכולה

ולשנות. אני עכשיו יו"ר מועצת התלמידים בבית הספר ואני אעבוד על זה כדי שהשנה תהיה אחרת מכל השנים שעברו. קיימת ישיבה של המועצה? אתם יכולים לעשות את זה בזום, אם זה יותר מעשרה אנשים.

כל הפגישות שלנו בזום. עדיין לא נפגשנו פיזית. תודה רבה. תודה על ההשתתפות. איתי, תחשוב על התלמיד הבא, בינתיים עו"ד אילת לוין ממשרד המשפטים תתייחס לשאלה שהעליתי לגבי התייחסות האמנה לשותפות התלמידים בקבלת החלטות. קודם כל איתי ודאי צודק, באמת סעיף 12 שדיברתי עליו גם בדיון הקודם שלנו עוסק בזכות של ילד להישמע. הסעיף קובע שמדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה זו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו תוך מתן שיקול ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד. זו אמירה כללית של האמנה. מעבר לזה, אנחנו עשינו איזה שהוא מחקר אגב השיח - - - פרלמנט הנוער וחשוב לי להזכיר שאנחנו עושים את זה כמובן יחד עם משרד החינוך, עם טובה בן ארי שהייתה בדיון הקודם ועם מינהל חברה ונוער, באמת השיח הזה נבע ממחשבה, עשינו מחקר בעולם לראות באיזה מדינות ילדים מעורבים בהליכים של הגשת דו"חות לוועדה לזכויות הילד של האו"ם ובדקנו דו"חות שהגישו בחמש השנים האחרונות ומצאנו מדינות רבות, כולל איסלנד,

תוניסיה, הרשות הפלשתינית, מוזמביק, בוסניה ורשימה ארוכה של מדינות שבעצם התייעצו עם הילדים לפני הגשת הדו"ח. אני חושבת שבאופן כללי ועדות זכויות האדם של האו"ם מאוד מאוד רוצות לשתף את החברה האזרחית ובין היתר את הילדים, כלומר ספציפית אנחנו מדברים על הוועדה לזכויות הילד, אז באת את הילדים שעליהם מדובר. כלומר זה דבר שהוא מאוד בולט. Nothing about us without us, זה איזה שהוא עקרון בינלאומי שוועדות זכויות האדם של האו"ם מאוד מאוד מקדמות וודאי שהוא מהותי גם בהקשר הזה. רק אציין שוב את החוק שדיברתי עליו בדיון הקודם, על החוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות ילדים מ-2002, הוא באמת מדבר רק על חקיקה, אבל אולי זה המקום לשקול ולחשוב איך אפשר לשלב גם את הנושא הזה. איך החוק הזה מיושם? אני לא יודעת להגיד כרגע על היישום באופן ספציפי, אני כן יודעת שהייתה הנחיה חדשה ממש לאחרונה, כמו שציינתי, של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי, על מנת לוודא שהוא ייושם. כלומר הנחיה לכל המשרדים שקוראת להם באמת לבחון כל דבר חקיקה שמגיע אליהם וכל פעם שיש השפעה שלילית, לבדוק איך אפשר לצמצם את ההשפעה הזאת. להבנתי זה נושא שצריך להכנס לתוך דברי ההסבר של הצעת החוק עצמה. אבל שוב, זה כרגע על חקיקה בלבד. אני רק אומרת שברוח הדברים זו נקודה למחשבה. ההנחיה פורסמה? נוכל לקבל העתק של ההנחיה?

חשוב לנו להכיר את זה. תודה אילת. עו"ד ורד וינדמן מנכ"לית המועצה לשלום הילד. קודם כל אני רוצה לברך את הוועדה שמקיימת דיון כזה שלא מדברים רק על ילדים אלא מדברים עם ילדים, וזה באמת כבוד למוסד הזה של כנסת ישראל שמקיים דיון שהילדים עומדים במרכזו, לא רק כמושא הדיון. אני רוצה ממש בשתי שורות לספר על מה המועצה לשלום הילד עושה בהקשר הזה של הזכות להשתתפות וזו הזדמנות גם שחברתי אילת לוין תשמע, שמחתי לשמוע על המעורבות של הילדים שהיא סיפרה עליה, של מועצת התלמידים. מה עשינו בזמן הקורונה וגם לצאת עם איזו שהיא קריאה קונקרטית. המועצה לשלום הילד מפעילה פרויקט של פרלמנט בני נוער עם בני נוער מרהט ומבאר שבע כבר כשלוש שנים, שבו נעשה תהליך של היוועצות שבעצם בני הנוער מייעצים לקובעי המדיניות בסוגיות ספציפיות וההמלצות האלה של בני הנוער, העצות שלהם, המחשבות שלהם, נלקחות בחשבון. במובן הזה הם לא רק מממשים את סעיף 12 של האמנה, במובן הזה שיש הקשבה והדברים שלהם, וזה החלק השני של סעיף 12, שהדברים שלהם נלקחים בחשבון. מה שעשינו מיד עם פרוץ הקורונה לחיינו, עשינו מעין סקר היוועצות עם קבוצה מגוונת של בני נוער ושאלנו את בני הנוער מה הם מרגישים ביחס למשבר הקורונה. הם הציגו את מה שהיום כולם כבר מדברים עליו, על בדידות וחרדות ולחץ, ושאלנו אותם האם הם מרגישים שקובעי המדיניות מתחשבים בעמדות שלהם, מקשיבים להם, בדיוק כפי ששאלת אדוני היו"ר, והתשובה לא צריכה להפתיע אתכם, הם הרגישו כמובן שלא. הדבר הנוסף שהתחלנו לעשות שהוא מאוד משמעותי ואנחנו עושים את זה יחד עם נציגים בכירים במשרד הרווחה, משרד החינוך והאקדמיה, תהליך של היוועצות גם עם אותם בוגרי פרלמנט הנוער שלנו, שמייעצים בהקשר של איתור וזיהוי ילדים בסיכון, בהקשר של מה הדרך הטובה והנכונה והזמינה לבני הנוער כדי לפנות לשירות סיוע דווקא בזמן הקורונה. אלה דברים שהם בפיתוח, הם חשובים. התחלנו פרויקט חדש של כתיבת דו"ח על יישום זכויות ילדים בישראל שגם אותו אנחנו מתכוונים לעשות עם בני נוער. אנחנו נמצאים בקשר עם מועצת התלמידים במיוחד בעת הזו סביב המאבק של החזרה ללימודים, קשר שהוא מאוד חשוב, ואני חושבת שהקריאה שלי בהקשר הזה מעבר לדברים שכבר נעשים מתחלקת לשניים.

וזה תפקיד משרדי הממשלה בסיוע של הכנסת, להקים מכניזם מובנה מוטמע להשתתפות ילדים בקביעת מדיניות, כדי שזה לא יהיו יוזמות ספורדיות פה ושם, לא סביב הגשה של דו"ח כזה או אחר, אלא ממש מודל או מכניזם שבכל החלטות משמעותיות שקשורות לבני נוער, בני הנוער יהיו חלק מקבלת ההחלטות ותהיה להם הזדמנות מובנית להציג את העמדות שלהם. רק ככה זה ייכנס לחלק מהחיים. הקריאה השניה היא בהקשר של הקורונה, ודאי סביב המתווה ללימודים. זה נאמר גם בדיון הקודם, כשבונים מתווה של חזרה ללימודים, כשבונים מענים לבני הנוער בתקופה כל כך משברית כשבני הנוער הם אחת האוכלוסיות שסובלות הכי הרבה מהקורונה, לעשות את הבניה הזו יחד עם בני הנוער, עם הנציגים שלהם, לוודא שהנציגים הם המגוונים ביותר ומייצגים את כל קבוצות האוכלוסייה, יש לזה חשיבות רבה מכיוון שהם מביאים זוויות הסתכלות שונות. אז מכניזם כללי שיהיה חלק מההתנהלות של קבלת החלטות מדיניות במדינת ישראל והיוועצות ספציפית מעמיקה ודאי בקבינט הקורונה, עם בני הנוער. תודה שוב על קיום הדיון החשוב הזה. תודה רבה לך. יישר כח על העבודה של המועצה לשלום הילד בקידום המעמד של הילדים והזכויות שלהם. איתי תמשיך לנהל איתי את הישיבה. קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה לורד כי באמת המועצה לשלום הילד הם שותפים חשובים שלנו. אני אשמח שאריאל אלדר תדבר. תודה רבה לך יו"ר הוועדה ח"כ ג'בארין על ההזדמנות לקחת חלק בדיון הכל כך חשוב הזה. שלום לכולם, אני אריאל אלדר, תלמידת כיתה י"א - - - מבקרת מועצת התלמידים והנוער המחוזית במחוז חיפה ונציגה במועצת התלמידים והנוער הארצית. בני נוער חייבים לקחת חלק בקבלת ההחלטות. אי אפשר לקבל החלטות עלינו,

בלי לשאול אותנו, בלי לדעת באמת מה הצד שלנו ומה אנחנו חושבים, האם זה נכון לנו או לא. גם כאשר מתקבלת החלטה משותפת איתנו אני חושבת שכן צריך שיהיה תהליך מסוים שאנחנו גם נלווה אותו ושבאמת נראה האם יש שינוי כלשהו או באמת נפיק ממנו לקחים לראות מה התוצאות שלו, אם יש באמת דברים שאפשר לשפר, לשמר, כתוצאה מאותה החלטה. אתן לכם דוגמה מבית הספר שלי. בגלל נגיף הקורונה שכולנו חווים, ובגלל שעדיין לא פורסם מתווה מסודר ללמידה מרחוק ממשרד החינוך, בית הספר שלי החליט שהוא כותב פרק שלם בתקנון לכללים וחוקים על למידה מרחוק. אני רק אציין שאף תלמיד ממועצת התלמידים לא נכח באותה ישיבה, לא ידענו שהפרק הזה הולך לצאת ולהיות מופץ לכל בית הספר. שמענו המון קריאות ורעש ושיח שהיה מהתלמידים שהם באמת זעקו אלינו. היה שם סעיף שהוא הנושא הכי חם עכשיו בלמידה מרחוק, של באמת העניין של פתיחת מצלמות. אם היינו משתתפים בישיבה שכתבו את התקנון, היינו יכולים לחסוך את כל הרעש ולבוא ולהגיד את מה שמי שבחר בנו רוצה להגיד, להשמיע את הקול שלנו. שמעתי אחרי שהפרק פורסם שיש המון תלונות לגבי שיעורי ספורט, שחייב לפתוח מצלמה בשיעור אחרת לתלמיד יש חיסור. גם שיעור ספורט נחשב? האם צריך להכליל או להוציא אותו בעצם מהרשימה של השיעורים שזה חייב בהם. לסיכום, לכולנו יש מטרה משותפת, בואו ניקח אותה ביחד ונעשה טוב. לא צריך ללכת ראש בראש עם אף אחד.

תודה רבה אריאל ובהצלחה בלימודים, עכשיו בזום אבל אני מקווה שגם תחזרו לספסל הלימודים. אגב נושא המצלמות, יש מורים, אני מניח, שמחייבים את התלמידים לפתוח מצלמות? זה נושא מאוד כאוב, כי אנחנו מאז אפריל מבקשים הסדרה בנושא הזה ממשרד החינוך ומכולם. פורסם מתווה של מצלמות שקשור בשידורים של מצלמות, אבל עדיין אין הסדרה אמיתית של הנושא הזה ויש כאן פגיעה מהותית בפרטיות. אתמול שמענו בני נוער שמדברים על זה שזה נושא של דימוי עצמי, במיוחד בכיתות הנמוכות, ועדיין בתי הספר משתמשים בכלי הזה של חיוב פתיחת מצלמות גם כאמצעי להורדת ציון, יש מורים שמסרבים להכיר בזה שתלמיד נמצא בשיעור כל עוד הוא לא פותח מצלמה, ואנחנו רואים פגיעה מהותית של תלמידים שלא רוצים להתחבר לשיעורים, כי הם אומרים 'אני לא רוצה שיראו אותי, אני לא מרגיש בנוח עם עצמי', אלה ילדים שאני אפילו לא מכיר, ובית הספר פוגע בהם על סמך זה שהם דורשים את הזכות שלהם לפרטיות. אין שום דבר שמסדיר את זה ובתי הספר משתמשים בזה כרגע באופן פיראטי.

זה נתון לסמכותם אבל לא שאלו בכלל את התלמידים בשטח איך זה נראה להם. אז למיטב ידיעתכם, היו מקרים שמורים הענישו תלמידים על כך שלא פתחו מצלמה? המון.

זו התניה, כמעט בכל בית ספר אתה יכול למצוא מכתב מהמנהל שמדבר על כך שיש חיוב פתיחת מצלמה, כי אחרת זה לא נחשב שהתלמיד נוכח. זו בעיה מהותית וקשה שאם אפשר לצאת מכאן בקריאה להסדיר אותה אנחנו נשמח מאוד. נרשמו מספר נציגים של משרד החינוך, אני מקווה שנשמע מטעמם התייחסות גם לנושא הזה ותוכלו לעדכן אותנו מי יגיב על הנושא. נשמח שנגה ירדני תדבר.

בבית הספר שלי יש מולנו, מול התלמידים, שקיפות, לא הייתי אומרת מלאה אבל מאוד מאוד קרובה למלאה, בכל העניין גם בעניין המצלמות, גם בכל ההחלטות בנוגע לשיעורים, בנוגע ללוח המבחנים, וזה באמת נותן לנו תחושה שיש מישהו שמקשיב ואכפת לו, וזה פשוט מעלה לך את הרצון ללמוד, כשאתה יודע שבצד השני יש מישהו שבאמת אכפת לו ממך. יש לי הרבה חברים בבתי ספר רבים שהמצב אצלם הוא לא כך, והם פשוט לא רוצים להכנס לשיעורים, הם לא רוצים ללמוד ויש להם אפס מוטיבציה כי פשוט אנשים מחליטים כל מיני דברים מלמעלה בלי להסביר להם ובלי להתייעץ איתם והם יושבים וצריכים לקבל הכל והכל נוחת עליהם. אצלנו מתייעצים עם המועצה הבית ספרית, פתחו עכשיו עוד מועצה שכבתית לכל שכבה, שמכל כיתה יש נציגים שמחליטים בנוגע לדברים שהם רלוונטיים אך ורק לשכבה והם עובדים בקשר ישיר מול מרכזת השכבה והמחנכים. זה משנה את כל האווירה בבית הספר, את כל האווירה בשכבה ואת כל האווירה בכיתה כשאתה יודע שיש מישהו שמקשיב ומבין אותך ופה בשבילך תמיד. היה לנו חשוב להראות שכשעושים את השיתוף בצורה נכונה, ההשלכות של זה הן חיוביות בצורה משמעותית. בני נוער שדווקא היום יושבים מול המסך והם מרגישים שהם גם ככה קובייה בזום, כשאתה מקשיב, יש לזה השלכה גם ברמה הנפשית, כשזה מעניין מישהו מה אתה מרגיש,

זה מוציא מהבועה של הריכוז העצמי ואנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד משמעותית. נשמח שתאמר אבו סאלח ידבר. תודה רבה נגה.

אבו סאלח. שלום לכולם. אני מסכנין,

אל חיקמי על שם ג'מאל קראבי. הייתי אצלכם בשנה שעברה לפני הקורונה. ביקרתי בבית הספר שלכם.

רואה שבבית הספר שלי לא נותנים לתלמידים לומר את דעתם בקבלת ההחלטות. בחודש ספטמבר כשחזרנו לבתי הספר, סגרנו אצלנו בעיר את בתי הספר לאחר שבוע, בגלל הקורונה שהייתה ברמה גבוהה. שלחו לנו את הסידור, עשו את קבוצת הוואטסאפ לכל שכבה, שלחו לנו את הסידור 'זה הסידור שלכם, זה הסידור של השיעורים שלכם, כל שיעור 40 דקות ויש הפסקה של 10 דקות', לא שאלו אותנו מה נוח לנו, לתת את הדעה שלנו בדברים קטנים. הם עשו מה שהם רוצים, ורק נתנו לנו בסוף את מה שהם בחרו, ו'אתם תעשו מה שבחרנו, אין לכם בחירה, ולא תעזרו לנו בקבלת ההחלטות'. זה נמאס לנו. למה ככה? יש תלמידים שלא נכנסים לזום בגלל הדברים האלה, כי הם רוצים לעשות שינוי ובית הספר לא נותן לנו לקבל החלטות עם ועד ההורים והמנהל. יש בבית הספר שלכם מועצת תלמידים, נכון?

הדרך הכי טובה אולי לקדם את הנושאים הללו זה ליזום מפגש עם הנהלת בית הספר, אולי גם בהשתתפות ההורים ולנסות לדון בנושאים ולקדם אותם. פנית להנהלה ולוועד ההורים? פנינו לוועד ההורים בתחילת ספטמבר כשהיה אצלנו מא'-י"ב לומדים בשעה 8:00 ויש בתים עם ארבעה ילדים ואין להם מחשבים לכל הילדים, שיכולים ללמוד בשעה 8:00. המועצה הרשותית פנתה לוועד ההורים כדי לעזור לנו ואנחנו והעיריה שמנו מכיתה א'-ו' מתחילים בשעה 8:00 וכיתות ז'-י"ב מתחילים בשעה 11:00, כשכיתות א'-ו' מסיימים. זה עזר לנו, וזה משהו שהיינו שותפים לקבלת ההחלטה, זה משהו שאנחנו גאים במה שעשינו לעיר ולתלמידים שלנו, לכל דבר. זו דווקא דוגמה טובה לשיתופי הפעולה, שבסוף יצאה החלטה שכולם שמחים איתה.

תודה תאמר. יש נציגה של החינוך הממלכתי דתי שלצערי לא יכלה לעלות. ברשותך שני דברים. אילת, אני אנצל את העובדה שאת איתנו. העניין של ההסדרה בחיוב פתיחת המצלמות, האם יש מישהו במשרד המשפטים שיוכל להתייחס? אורי.

יוכל להתייחס, לא צריך בזום, אפשר שפשוט יכתבו לך. מעניין אותי לשמוע האם הייתה התייחסות לנושא במשרד המשפטים. תיכף נשמע גם את משרד החינוך.

רוצה להוסיף ברשותך אדוני היו"ר, יש לצערנו נציגה שלא יכלה לעלות לזום, אבל בחינוך הממלכתי דתי ביקשו מאתנו להעביר שבנות האולפנה, לפחות מתוך מה שהעבירו לנו, בדרך כלל יכלו לבחור את כמות יחידות הלימוד במגמות מסוימות כמו תושב"ע ותנ"ך וכולי, ולצערנו בתקופת הקורונה הן דיברו על כך שהיכולת לעשות את זה נלקחה מהן. לא הספקנו לקיים על כך שיח עם משרד החינוך אבל הן ביקשו מאתנו להגיד שהן מרגישות שנלקח מהן חלק מהותי בבחירה שלהם על מה שמשפיע בסוף על עתידן וחייהן והן ביקשו מאתנו להביא את זה לכאן. כמועצת תלמידים כשאתם מקבלים פניה, אתה מנסה לתקשר עם הנהלת אותו בית ספר? אם זו פניה שהיא ספציפית על מקרה נקודתי, מדיניות נקודתית של בית ספר מסוים, לרוב יש לנו מועצות תלמידים ברמה המקומית או הבית ספרית ואנחנו מסייעים להם בשיח מול ההנהלה. אם מדובר על עניין של מדיניות אז כמובן שאנחנו ברמה הארצית בשיח מול הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך בניסיון לתווך. ויש לך כתובת ספציפית בתוך משרד החינוך, איש או אשת קשר עם המועצה? קודם כל יש לנו את הפיקוח וההנחיה של המועצה שיושבים במינהל חברה ונוער, יעל הממונה הארצית נמצאת פה. תיכף נשמע אותך, יעל. אבל באופן כללי אנחנו בקשר עם כל הגופים הרלוונטיים אם יש משהו ספציפי לאותו גוף, יש לנו אפשרות להרים טלפון, לכתוב, לדבר ולקבוע פגישה בנושא הספציפי הזה ואנחנו מברכים על כך. אז הנייד של יעל אצלך? ברור. יש לה הרבה שעות מאתנו, זה בטוח. בכל מקרה אבקש להצטרף לקריאה, בגלל שאני יודע שאנחנו קצרים בזמן ותיכף יגיעו התגובות, אני מצטרף לקריאה של ורד שהייתה כאן קודם שרק על ידי הסדרה, ובעינינו ההסדרה הזאת צריכה לבוא על ידי אדם שיהיה ממונה על הנושא בתוך כל רשות מקומית, תקן שמדינת ישראל נותנת, תחת ייעוץ לוועדת זכויות הילד הרשותית של בני הנוער שקיימת. גם כך היום אמורים להיות מחויבים להשתתף בה אבל לצערנו לא מספיק רשויות מיישמות את זה, לייצר תקן שהוא גם יועץ לראש העיר ואמון על הטמעת הזכויות ושיתוף בני הנוער בקבלת ההחלטות, לא לוותר על זה ולשים את התפיסה של הזכויות בראש, ואנחנו חושבים שזה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות בתחום הזה. תודה רבה אדוני היו"ר. תודה איתי. נשמח לשמוע את יעל נזרי ממשרד החינוך, גם את הדר אליהו ממרכז השלטון המקומי, אבל בינתיים אולי נשמע עוד לפחות שני דוברים או דוברות מהתלמידים ולאחר מכן נעבור למשרדי הממשלה. אתחיל בריטה נסאר, תלמידת י"ב מעראבה. ריטה תרצה לדבר בערבית ועאליה תתרגם לשפה העברית. (מדברת בערבית, דבריה מתורגמים ע"י עאליה עודה) תודה על הדיון ועל כך שחשוב לך שנהיה חלק בדיון וחלק ממקבלי ההחלטות. חשוב לי לציין שאנחנו מאוד חשובים בלקחת החלטות, בדרך כלל כל הנושא הפוליטי לא מתחשב בהחלטות התלמידים ולי חשוב כתלמידה בכיתה י"ב להביע את הדעה שלי כדי להשפיע על ההחלטות שיהיו לעתיד. היא אומרת, שהיא שומעת

לא לכולם יש את הציוד הטכנולוגי כדי שיוכלו לקחת חלק בכיתות הזום שמתקיימות היום. אחת הבעיות שאנחנו מתמודדות איתה היא שאנחנו כאוכלוסייה ערבית, אנחנו באות ממשפחות מרובות ילדים ויש יותר משלושה או ארבעה ילדים בבית בפחות משני חדרים, גם מבחינת ציוד טכני כמו מחשבים ניידים, אין לנו מחשב לכל אחד בבית כך שחלק מאתנו משתתפים בזום דרך הטלפון, שזה לא ממש נוח. אני סטודנטית למדעים וקשה לי מאוד להיות בקשר ישיר עם המורים שלי מפני שאני חייבת לעשות הכל דרך הזום וזה לא ממש עוזר לי כי אני צריכה ליישם את זה בפועל,

כך נראה לפחות מהבוקר שאני צופה, שומעת, לומדת,

ושותפים נהדרים שמשתפים את הדברים דרך החוויה

איתי כאחד כזה ותראה עוד כל מי שמסביבו. אני חושבת שזכות גדולה לנו כמשרד חינוך להוביל ממשלת נוער שהיא בעצם מורכבת מכל שכבות האוכלוסייה, אבל יתרה מזו היא באמת מורכבת מכל

אנחנו כולנו נמצאים בתקופה לא פשוטה והתקופה הזו היא תקופה שבודקת אותנו אם אנחנו נצמדים לאמנה, אני חושבת שגם בתקופה טובה נצמדים לאמנה,

משתתפים כ-25,000 תלמידים ברמה הארצית בתכנית מועצות התלמידים והנוער, ובתוך בתי הספר יש לנו כ-115,000 מועצות תלמידים, רק בבתי הספר, אני לא מדברת עוד

אני אתייחס לדברים שנאמרו. מועצת התלמידים יושבת על שולחננו בחינוך העל יסודי בקביעות כבר כמה שנים, יש לנו פורום קבוע עם המועצה,

באמת שכל היחידות ישמעו את כל 360 המעלות של הקולות,

שלטון מקומי,

מורים ותלמידים יחד עם משרד החינוך בעצמו. לשאלתך, משרד החינוך מאוד רוצה להחזיר את כלל התלמידים, כולנו יודעים את זה,

לעולם כולו ואנחנו בתוך הסיטואציה הלא פשוטה הזו מנסים לעשות את המיטב. יש מתווה שיצא בשבועות האחרונים והוא מאוד תורם, של מפגשים במרחב הפתוח.

אין חובה,

בהתאם לסיטואציה עם הרבה גמישות ומקום. אבל מתוך מה שאנחנו רואים, הצוות שלי סיים היום סבב דיבור עם כל - - - שכן

המציאות

דווקא אני חושבת שממה שאנחנו מתרשמים כרגע, בתי הספר הרימו את הכפפה באופן מאוד מרשים, הרשויות המקומיות מסייעות ויש מפגשים מאוד יפים בכל מיני זירות ופורומים ואני חושבת שצריך

כן יש צורך בפתיחת מצלמות ברמה הכללית כיוון

על הלמידה, על המתווה,

הדברים עוד בגיבוש ולכן לא הייתי נכנסת עד הסוף

אם אנחנו מדברים על שותפות של תלמידים בקבלת ההחלטות אז איתי, בבקשה. בלה, אני רוצה לומר רגע, וגם היינו על זה בשיח. כשאתם אומרים שכן תהיה חובה כנראה כללית בגלל נוכחות, אני חושב שיש

הוא יכול להיות תלמיד עם מצלמה פתוחה כל יום בכל שיעור לעלות לזום ולהיות תלמיד לא נוכח. אנחנו גם רואים תלמידים שפותחים מצלמה, שמים בתור רקע סרטון כלשהוא והולכים

וזה לא משליך על הנוכחות בצורה פדגוגית בשום צורה.

דברים חשובים אומר איתי, שצריך להתחשב

הרי חוק הגנת הפרטיות לא צפה את תקופת הקורונה וגם

חקיקה ספציפית וחקיקה מאוחרת, ועדיין אנחנו בדיוק מחפשים את הפרשנות המתאימה לתקופה

ובצדק.

תודה רבה בלה, הנושא באמת מורכב. אני מקווה באמת שתוכלו לפרסם את זה בקרוב כדי שהתלמידים גם יוכלו להבין

ככל שנדרש בעת הזו גם, שוב,

אם יש צורך כמובן גם אתה יו"ר ועדה - - - אבל יש מנהג או פרקטיקה? יש לך נתונים

אני חושבת שחשוב שהם יקחו חלק בזה,

שמעתי את איתי מדבר על איזה שהוא תקן ברשות המקומית, אני חושבת שזה טיפונת מוקדם. אני לא מבטלת את הסיפור הזה אבל זה בעצם השלב הבא שצריך לבחון

יש לי גם בקשה ואני מסיימת בזה. כפי שאמרתי, מחלקות הנוער ברשויות המקומיות הן מובילות את מועצות התלמידים והנוער הרשותיות שבעצם ניזונות מתוך בתי הספר אבל לא

שקודם כל נציגות בכירה ממשרד הבריאות פונה אליהם, שומעת אותם ומדברת איתם. זה דבר אחד. דבר שני, בני הנוער שם משתפים ומספרים ומציפים דברים שאנחנו

כשותפים שמסוגלים להיות אלו שלוקחים את האחריות לדאוג לעצמם ולדאוג לחברה שלהם, זה בעיני שיח שהוא כרגע מאוד קטן,

אבל אני חושבת שהוא המודל והדוגמה שאליו

תודה רבה טל. איתי, דובר אחרון?

אני רק אגיד כי אין לנו

בבקשה עדי. אני נציגת המועצות הדתיות של החינוך הדתי.

הייתי רוצה להעלות כאן שני

וגיים לכולם ואצלנו כולם לומדים חופף באותן שעות וזה משהו שמקשה לי ולאח שלי למשל, כל המבחנים יוצאים חופפים ולפעמים אחד עושה חצי מבחן בטלפון, השני מעביר את הטלפון

אנחנו מבססים את אורח החיים של בית הספר על זכויות ילדים,

האמנה לזכויות ילדים, החל מכיתה א' אנחנו מלמדים אותם את האמנה,

עשינו שינוי יחד עם הילדים בהתאם לקורונה, מה שנקרא הלמידה

אם אנחנו קצת שחררנו הם אפילו מקשים יותר.

ולכן גם מבקרים אצלנו מהארץ ומהעולם כי זכויות הילד הוא חלק מהיום-יום שלנו. אנחנו לא מדברים זכויות אלא אנחנו נותנים זכויות לילדים, זה

אבל החלק שלהם הוא חלק מאוד מאוד גדול. אני אשמח להיות חלק מהנציבות שתזמינו אותי ושאקח חלק מהנציבות. יופי. תודה אורנה, בשמחה. אני שמח שיצא לך לשתף אותנו בניסיון החשוב שלכם. אנחנו הגענו לסיכום. כפי שאתה רואה איתי, דיון יכול להמשך כשעתיים ויש עוד הרבה נושאים שלא הספקנו לגעת בהם. אני אתן לך לסכם ואחר כך אומר כמה מילים.

אני חושב שראינו דיון באמת יוצא דופן שלא רק דיבר על שיתוף בקבלת החלטות אלא שיתף בקבלת הדיונים האלה ובשיקוף של הדברים בשטח את בני הנוער וכלל הגורמים בשיח נכון. אנחנו רואים את שיתוף בני הנוער בקבלת ההחלטות ממה שעלה בדיון הזה כדבר מהותי - - - מכבוד האדם והוא לא מותרה, יש צורך ברור ומובהק שעולה בנוגע להסדרה גם של מדיניות וגם של מנגנונים של שיתוף בני נוער וילדים בקבלת ההחלטות בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה בעזרת הרשויות המקומיות ומערכת החינוך. דווקא בתקופת הקורונה אנחנו רואים את הכוח שבשיתוף בני הנוער בקבלת החלטות בהעצמה של הערך העצמי של תחושת השייכות ושל החוסן הנפשי. אנחנו במועצה כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל פניות בני הנוער שעלו כאן ואנחנו מברכים על השותפות עם הוועדה ומצפים להמשך השיתוף הזה בסוגיות וכמובן נעדכן בכל דבר שיהיה רלוונטי. תודה רבה כבוד היו"ר. תודה רבה כבוד היו"ר החליפי. תודה לך, לכל הנציגים של המועצה שהגיעו והשתתפו בדיונים. תודה גם לכל הדוברים. אני מקווה שנוכל גם באמת לקיים את המסורת הזו של שותפות יחד איתכם, לא רק ביום הבינלאומי לזכויות הילד, אלא גם בהזדמנויות תוך כדי השנה. אני רוצה בסיכום מהיר, שתי נקודות שעלו בעניין הקורונה. אני מקווה וזו קריאה של הוועדה, שמשרד החינוך ישתף את מועצת התלמידים במתווה שיפורסם בקרוב בעניין פתיחת המצלמות ולקחת לתשומת לבם את דעותיהם של התלמידים. הוועדה קוראת למשרד החינוך לפעול לכך שכל התלמידים יוכלו להיפגש עם מורה, עם חלק מחבריהם, הייתי אומר לפחות פעם בשבוע. המתווה מאפשר זאת אבל צריך לוודא שזה אכן קורה בכל מוסדות החינוך. ברמה הכללית יותר הוועדה קובעת שהזכות לשמוע את דעתם של הילדים, של התלמידים, ולשתף אותם בקבלת החלטות היא זכות חשובה ומשמעותית, היא זכות שמוכרת באמנה הבינלאומית לזכויות הילד ולכן אנחנו קוראים לגבש מדיניות שתבטיח שיתוף בני נוער ותלמידים בהליכי קבלת החלטות ולעגן מדיניות זו בחוקים ובנהלים. הוועדה גם קובעת שיש צורך לפעול להעלאת המודעות של התלמידים לגבי הזכות שלהם להשמיע את קולם ולהיות שותפים בהחלטות שמשפיעות עליהם והנוגעות להם ולכן חשוב לפעול להעלאת המודעות הזו במוסדות החינוך ובמסגרות הנוער. הוועדה קוראת ליישם את החובה למינוי ועדה לזכויות הילד, ועדה רשותית בכל ישוב וישוב. אנחנו קוראים למנות יועץ לענייני ילדים ולרווחת הילדים בכל רשות מקומית. אנחנו נבחן גם את האפשרות לקדם חקיקה שתקדם את הנושא הזה.

אני רוצה להודות לכם על הדיון החשוב ועל הדיונים של היום החשוב הזה. תודה לכולם. נמשיך את שיתופי הפעולה. וסליחה מאלה שהזמן לא איפשר לשתף אותם בדיונים. תודה לכולם. אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 15:16.